שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו פותחים את הישיבה של הוועדה לביטחון הפנים,

31 במאי 2022, א' בסיוון תשפ"ב. הנושא הוא הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 23), התשפ"ב-2022, הכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אנחנו נראה איך יסתיים הדיון, ולפי זה נחליט לגבי ההצבעות של חברי הכנסת. בכל מקרה, אני אגיד שמאז הדיון שקיימנו כאן ב-17 במאי, לפני כשבועיים, היה כאן דיון חשוב שבו הציגה המשטרה את הכלי של האיירסופט, את השימוש שלו מבחינת הפשיעה, ראינו גם את הנתונים הגבוהים של העלייה באחוזי הפשיעה, ובאמת, הבנו את חומרת המצב, ואם אנחנו נמצאים גם במלחמה בפשיעה בחברה הערבית, אז אחת המשימות היא לא לאפשר לגורמים עברייניים להשתמש ברובי האיירסופט. עם זאת, פגשתי את החבר'ה מהמועדונים וישבתי איתם גם, והבנתי את הבעיה. יש לנו פה כמה בעיות בתקנות, אבל הבעיה האמיתית בעיניי היא שיש לנו הרבה חבר'ה שהם נורמטיביים, שהם אוהבי הכלי הזה של האיירסופט, שהולכים בשבתות לגבעות עם החברים שלהם לירות, ואני כבר אמרתי שאני לא כל כך מבינה את זה אבל הם אוהבים את זה, כל אחד והתחביבים שלו, אבל אני לא הייתי רוצה שבאמצעות אישור התקנות נהפוך חבורה טובה ואיכותית לאנשים עברייניים, זאת לא המטרה שלי. לכן, לדעתי יש לנו כאן בעיה ואנחנו צריכים לטפל בה. אני הבנתי את האירוע ואני מקווה שנחתור לפתרון. הם הציעו כל מיני פתרונות, הבנתי גם את מצוקת המקום במועדונים, הבנתי גם שאין אפשרות בכל הארץ לשים את האיירסופט, ולכן אני רוצה לפתוח את הוועדה הזאת בדיון, כדי להבין מהייעוץ המשפטי של המשרד לביטחון הפנים, מה אנחנו עושים עם הסוגיות הפתוחות.

היועץ המשפטי, חוץ מהנקודה שעליה דיברנו, יש עוד נושא פתוח מבחינתנו? יש סוגיות ששינינו בהתאם לדיון הקודם, אנחנו נחדד אותם כשנגיע לסעיפים האלה. יש סעיפים שנוגעים למערכת הביטחון שבהם לא נגענו בכלל ואחרי שהגענו להבנות עם מערכת הביטחון, אפשר לטפל בה. הסוגייה הזאת היא סוגייה שבליבת הצעת החוק בעצם. אוקיי, אז נתחיל עם הייעוץ המשפטי. ישראל, אתה רוצה לפתוח?

רועי יציג את ההיבטים המשפטיים, ואחרי זה אני אציג את ההיבטים האחרים. בסדר גמור. בבקשה, רועי, תציג רק שם ותפקיד. רועי הראל מהמשרד לביטחון הפנים, מהייעוץ המשפטי. בעצם, הדברים שתיקנו, שחידדנו בנוסח ביחד לדיון הקודם, אלה הם עניינים הקשורים לסמכויות הפיקוח ולהגדרות שהם בתוך הגופים הביטחוניים, הם פחות רלוונטיים לדיון הזה. הגענו שם להבנות ולהסכמות עם עידו והייעוץ המשפטי של הוועדה, והסדר הפיקוח שנמצא בנוסח הקיים. הסדרנו גם את הנושא של מתן אפשרות לאחסנת כלים למי שלא ימצא פתרון מורשה במשטרת ישראל, אחסנה חד כיוונית, או לכלים שנתפסו או למי שרוצה להיפטר מהכלי שלו בלי להמשיך את הפעילות המורשית בכלי הזה. עשינו עוד איזה תיקון בסעיף העונשין, שהוא לא קשור לדמוי כלי ירייה דווקא, את העבירה של אי דיווח על גניבה, אובדן או השמדה. בזמנו הייתה הערה של הוועדה בנושא, אז אנחנו הפכנו אותה לעבירה שעונשה היא קנס בלבד, בלי חלופת מאסר, כשבעתיד, ככל שהדבר יתאים ואנחנו נבחן את זה, למסלול מינהלי. כרגע במשרד לביטחון הפנים אין מערך של קנסות מינהליים, אבל הנושא ייבחן. ככל שנראה שיש מקום לדבר הזה, אז זה ייבחן בעתיד.

אם אני זוכר נכון, השינויים בין הנוסח הקודם לבין הנוסח הנוכחי. זאת אומרת, אותו צעיר שמחזיק רובה איירסופט היום יוכל להפקיד את זה במועדון, אבל המועדונים אומרים שאין להם מקום פיזי לאחסן, אז איך אתה מחייב אותו לאחסן אם אין לו מקום? ואם הוא יגיד לו שהוא בכלל לא רוצה את הנשק הזה? מי מחייב את בעל המועדון לקחת ממנו את האיירסופט? אז אני אתייחס לסוגייה הזו. אני חושב שהבסיס של היכולת לקדם את המהלך למהלך יישומי, זאת סוגיית ההפקדה, שהיא ליבת ההסדר.

היא בעצם עצירה מוחלטת של ההחזקה הפרטית מהנימוקים המרכזיים, ואני רוצה לומר אותם פעם נוספת. אנחנו סבורים שלא נכון להמשיך את ההחזקה הפרטית, ראשית משום שהיא בניגוד לחוק, הצגנו את זה בצורה ברורה בדיונים הקודמים,

זה לא מתקשר גם לתכלית הכלי. הכלי הרי מיועד בסופו של דבר לצורכי ספורט ופנאי. אדם לא יכול לצאת מהמרפסת ולבצע את הייעוד של הכלי, הוא חייב ללכת או למועדון או לתא שטח מאוד מסוים,

הכלי אינו משמש להגנה עצמית, בניגוד למערך הלאומי שאנחנו מנהלים, ולכן אין רציונל בהחזקה הפרטית. ליבת ההסדר שלנו מדברת על כך שיהיה בעצם תהליך, שאנחנו מקווים ומצפים שהצד השני, שזה מועדונים ובתי מסחר לעניין דמוי כלי ירייה ייערכו לכך. אני גם ביום חמישי הקרוב פוגש אותם בפורום יותר מצומצם, כדי להסביר ולנהל דיאלוג פרטני ולא בפורום הזה, כדי להסביר את רציונל ההסדר. אנחנו מקווים ומאמינים שהם יירתמו,

זה גם נותן מענה תפעולי לתהליך. ההסדר מבוסס על כך שבעצם יהיו מספר חודשים שבהם למעשה, עשרות אלפי אזרחים שמחזיקים כלים היום בבית יחויבו להפקיד אותם במועדונים, כאשר בהפקדה במועדונים מתרחשים מספר דברים שצריך להסדיר אותם, כי הם ליבת ההסדר. הדבר הראשון הוא הקמת מאגר מידע לאומי. היום אין שום ידיעה ברורה לגבי כמה כלים יש,

אין שום דבר כי הנושא הזה לא באמת ממושטר ומנוהל, בניגוד לעולם של כלי ירייה. הדבר השני הוא שבתהליך של ההפקדה במועדון יהיה מיסתוג,

סימון שלהם במספר טבוע והזנתם למערכות המידע שלנו,

הדבר השלישי הוא סימון ויזואלי. כל הכלים האלה יסומנו בצבע שימנעו מה שנקרא שימוש לא תקין - - - של גורמים עברייניים.

מי שהולך עם הכלים האלה, עם M16 איירסופט, זה אחד לאחד דומה לכלי אמיתי.

האדם בצד השני לא יודע אם זה M16 אמיתי או לא, ולכן כל המהלך הזה הוא חלק מהתהליך של ההפקדה במועדונים. להבנתנו, מתוך למידה והכרה של השוק, אין חלופה סבירה יותר מהנציגים בצד השני. אני מבין את ההתנגדות והם תכף יציגו אותה, אבל מבחינתנו, אין גורם אחר, נכון יותר, שיבצע את התהליך הזה, מכיוון שזה לא רק הפקדה אלא זה גם ההיבט

הכלים האלה אמורים לצאת בשבת,

המקום הנכון ביותר לתפעל,

זה אותם המועדונים, וזו ההצעה שלנו.

גם חידדנו את זה שבעצם, אזרח שלא ירצה להפקיד במועדונים, תהיה לו ברירת מחדל של הפקדה במשטרת ישראל, אבל זה הפקדה במסלול אחד שבקצה שלה זה חילוט והשמדה, זה לא הפקדה לצרכים תפעוליים. אז גם את המנגנון הזה חידדנו והוא גם מופיע פה בתיקון החקיקה. זה כרוך בתשלום? מה במשטרה? לא, במועדונים. זה הסדר מסחרי. הנה, תכף נשמע את המועדונים. אני אחדד עוד נקודה.

בהמשך למה שישראל הציג פה, אנחנו באופן עקרוני מטפלים בחוק הזה בהיבטים של שלום הציבור ובסכנות שיש מהכלים. אנחנו, בתוך הפעילות המסחרית, פחות מתערבים. עכשיו יכולים המועדונים הקיימים להחליט שהם לא נותנים את השירות הזה, יכולים לקום גופים אחרים או אנשים אחרים או התאגדויות של קבוצות של אנשים, שיגידו שהם ייקחו על עצמם אחסנה מאובטחת של הדבר על פי רישיון, יובילו את זה על פי הכללים שהרשות המוסמכת תקבע, והם ימשיכו את הפעילות.

אנחנו לא אומרים לאנשים מה לעשות ואיך לנהל את הצד המסחרי. אם יש באמת ביקוש מאוד גדול, כמו שמציגים אחרים בשוק, אנחנו מקווים, אנחנו לא יכולים לכפות את זה, אנחנו לא עושים את זה גם, אנחנו לא כופים פעילות מסחרית על גורם כזה או אחר. יכולים לקום גופים אחרים שייתנו את השירות הזה לאזרחים,

המשתמשים בכלים או צדדים אחרים, רעיון שאנחנו יכולים ואנחנו גם נאפשר אותו. היום יש לא מעט מטווחים, בתי מסחר ויצרני כלי ירייה שיש להם מקומות מאובטחים ומחסנים ממוגנים, והם עומדים בתנאי הרשות המוסמכת, ואם הם ירצו להרחיב את הפעילות המסחרית שלהם גם לאחסנת דמוי כלי ירייה או לבצע פעילות ספורט בדמוי כלי ירייה, אז אפשר לעשות את זה. יש היום מסלולי שטח ארעיים לנהיגה ספורטיבית שהם קמים אד הוק, והם מקבלים רישיון ממוקד לזמן קצר באתר מסוים, עם כל הוראות הבטיחות והכללים הנדרשים.

גם פה אנחנו באמת משתדלים כמה שפחות לגעת ולקבוע לגופים המסחריים ולמשתמשים איך לעשות את זה, אבל העקרונות שנמצאים היום בהצעת החוק, אנחנו חושבים שהם עקרונות נחוצים ודרושים, ואפשר ליצור פעילות מסחרית. אמרנו, זה יהיה שונה, זה לא יהיה מה שהיה עד עכשיו, אבל ככל שיש באמת ביקוש גדול, אז אפשר לתת את הפתרונות האלה,

אם לא הגורמים האלה אז גורמים אחרים יכול להיות שייכנסו לתחום. כן, משטרת ישראל.

עידן כץ מהייעוץ המשפטי של משטרת ישראל.

כדי קצת להפחית את הלחץ ואת הפאניקה, אנחנו מדברים כרגע רק על הכלים שהם ברי הסבה. יש המון כלים בחוץ שכרגע לא תהיה היתכנות גם כן לקבוע אותם כברי הסבה. מדובר גם בצו איסור ייבוא שפורסם על ידי משרד הכלכלה על כלים מאוד ספציפיים, כשהניסיון מלמד, ואנחנו נקבע, שבאמת אלה הם הכלים שניתן לעשות איתם את הפעולות היחסית פשוטות, כדי להסב אותם על ידי החלפה של מכלול וקנה בחריטה, לכלי נשק שהם ברי ירי תחמושת שמסוגלת להמית, ולכן זה לא כל הכלים שנמצאים כרגע בשוק אלא זה כלים מאוד ספציפיים.

להבנתנו, בבסיס הסדר הזה חשבנו שאדם לא צריך להחזיק כזה כלי בבית, הכלי הזה הוא נראה כמו כלי רגיל בעיניי הציבור, ולכן זה הרציונל, אז זה לא באמת כל מכלול הכלים שנמצאים בחוץ, זה באמת כלים מאוד ספציפיים. כמה הם בערך באחוזים? זה מאוד קשה לדעת את זה כרגע. השוק פרוץ לחלוטין. בגלל שאתה לא יודע בכלל כמה כלים יש? אנחנו לא יודעים. אני מבין שחבריי במועדונים אולי יכולים להגיד יותר טוב, אבל אני בסופו של דבר מדבר על זה שחלק מהכלים שהם כרגע חוששים לגביהם זה בכלל לא הכלים שכרגע הם על הפרק. לכן, מאוד חשוב לחדד את הנקודה הזאת. דבר שני, גם כן לעניין ההפקדה, חשוב להדגיש שאם אדם הפקיד את זה במשטרה, ובסופו של יום הוא מצא פתרון על ידי מכירתו לאדם מסוים שיכול להחזיק את זה במועדון, אז הוא יוכל לעשות את זה בתוך 30 הימים האלה,

לא ייפגע לו הקניין. זה הפתרון. אוקיי, עוד משרדי ממשלה? משרד המשפטים, אתם רוצים להוסיף משהו? אוקיי, אז אני עברת לערן, מאיגוד לשכת המסחר.

בוקר טוב. תראו, החוק הזה, במתכונתו הנוכחית, הוא חשוב, הוא הכרחי, והוא נותן מענה לכל הסוגיות של הבט"פ, אבל הוא לא נותן שום מענה מעשי למי שעוסק באיירסופט כיום, ולא לשחקנים פעילים.

לשמוע משהו מעין "אם אתם לא תיקחו את זה תחת האחסון שלכם, אנחנו נמצא מקום אחר לאחסן", זה רע מאוד לשמוע את זה, באמת. זה תחום קטן, אין בו הרבה אנשים שעובדים בתחום הזה, אבל אלה שעובדים הם אנשים מקצוענים, הם אנשים שבאמת לקחו את התחום הזה והרימו אותו לרמה הכי מקצועית ומוכרת, כמו בכל העולם.

אמורים להיפגש עם הבט"פ ביום חמישי הקרוב.

לדעתי, לעצור רגע, לתת לנו את ההזדמנות להיפגש איתם כדי לסגור כמה עניינים, טכניים בעיקרם, ולקבל אולי איזושהי הזדמנות לשמוע את הצד שלנו בכל הנושא הזה, כשהפתרון המעשי והיחיד לכל נושא האיירסופט, הוא רישוי, רישוי פרטני רק למי שירצה. אני מבין את ההסתייגות של משרד הבט"פ - - - אני אחסוך לך את הפגישה, הם לא מסכימים לרישוי פרטני. נכון, אז אין כאן שום מענה. למעשה, אין כאן שום מענה, ואפילו מעבר לכך,

גם אם לא הולכים על רישוי פרטני, הבט"פ למעשה מציע איזשהו רישוי בתוך מועדון. עכשיו, רישוי של מה זה? עדיין, איפה הנושא של הניוד של הכלים? איפה הנושא של משחקים מחוץ למועדונים? למה אתם לא נותנים בכלל שום התייחסות לזה בנוסח הנוכחי וגם בתיקון שהציגו היום? בנוסף, אני רוצה לומר שאחד הסעיפים הכי חשובים מבחינתנו כתיקון, זה להוסיף איזושהי הזדמנות של תנאים מסוימים שיקבע המנהל, מנהל אגף הרישוי - - - הוא לא

אוקיי, אז על מה השיח למעשה? אנחנו כבר מעל שנה - - - לא, אז זה השיח, הוא אומר את מה שהוא חושב ואתה אומר את מה שאתה חושב. אוקיי, אבל אין כאן שום מענה. אם למעשה, הכל הוחלט מראש, למה להביא לכאן את בעלי העסקים בתחום? למה להביא לכאן שחקנים פעילים? איפה ההזדמנות של הצד השני וקצת לנסות להקשיב לצד השני? ברור שהחוק במתכונתו הנוכחית פותר את כל הדילמות של משרד הבט"פ, אבל הוא באמת לא נותן שום מענה מעשי בשלב הזה לבעיות של בעלי עסקים, לבעיות של שחקנים, לאנשים שמחזיקים, לצורך העניין, את הכלים בבית ורוצים להפקיד אותם או לא רוצים להפקיד אותם.

אם החבר'ה האלה לא ירצו, אז ימצאו פתרון אחר. זה איום ונורא לשמוע את זה, בעיניי. אני מבקש שבנוסח כן תינתן איזושהי הזדמנות להצעה שהצענו אנחנו, שבתנאים מסוימים כן יתאפשר לצאת ולקחת כלים מחוץ למועדונים, אם זה הגדרה של שחקן, אם זה הגדרה של משחק. יש כמה דברים שאנחנו יכולים להציע לכם, ואנחנו מבקשים כן להתייחס לזה, מול הבט"פ וגם בהמשך. אפשר לשאול שאלה כאן לכל הנוכחים?

תודה גברתי היו"ר, סליחה, היא הייתה לפניי אבל אני גם צריך ללכת לוועדה אחרת.

תראו, אני שומע ואני מקשיב, ואני מסכים עם הצורך, עם הצורך של השליטה, וצריך להיות שליטה כי יש סכנות, יש סכנות עקיפות בנושא הזה, יכול להסתובב מישהו עם כלי נשק כזה ויקרה משהו, בסוף הוא גם יכול לחטוף כדור ולהיהרג. אני גם רוצה קצת להזדהות עם הארגון עצמו, ואולי, ייבנה כאן ארגון, לא מועדון, אני לא יודע איך תקראו לזה, במתכונת של מפעל ראוי, כמו שהיום אתם במשרד לביטחון פנים נותנים היתרים לפעמים למפעל ראוי לנהל נשקים, מערכות אבטחה, חברות אבטחה וכן הלאה. שהמועדון יוכל להיות בנוי בצורה כזאת שהוא ישלוט ודרכו כל הכלים האלה יסומנו, ואני מסכים מאוד שהכלים האלה צריכים להיות בכלל בצבע אחר. אסור להם להיות בכלל בצבע של כלי נשק רגיל,

כמו שאנחנו רגילים ללכת למטווחים ולהתאמן עם כדורי צבע וכדומה. אז אני חושב שכן צריך להיבנות כאן איזה מין מנגנון של שליטה, שישלוט בפיקוח של המשרד לביטחון הפנים. איך עושים את זה? אני לא יודע האם התקנות פה יכולות לתת מענה לנושא הזה, אבל אני חושב שהנושא הזה הוא חובה. אני אומר את זה מהרקע שאני בא ממנו. אפשר גם להתייחס לנושא הזה? כן. וגם להערה של ערן.

אנחנו לא אמרנו שאנחנו נקים ואנחנו נמצא פתרונות אחרים. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא מתערבים רגולטיבית בפעילות המסחרית של השוק. אני אומר, אם יש צורך גדול באמת למשהו מסוים בשוק, אנחנו מניחים, אנחנו לא יכולים לדעת, שיקומו גורמים כאלה ואחרים שיענו על הביקוש. בסוף, אם יש ביקוש יהיה היצע, אבל אם לא יהיה אז אנחנו נאסוף את הכלים ונדאג שמה שצריך רישיון ואסור לו להיות בחוץ,

לא, אבל אין אפשרות להוציא רישיון.

אבל אני אומר - - - זה lose lose אתה רוצה שהמשטרה תיקח - - - נכון, מה שלא יהיה במועדון מורשה או אצל יבואן מורשה,

כמו שהסברנו את הרציונל באריכות - - - אבל שנייה רגע, אני רוצה להסביר לך משהו שתבין. אין לי בעיה עם עצם הפתרון של לשים את זה במועדון, אני מבינה את זה, אבל כשאני אומרת שאתה עכשיו בא ואומר שאין כרגע פתרון וגם המועדונים עצמם אומרים שהם לא לוקחים את האחריות על הכלי הזה, זה לא שאני - - - אתם שמתם אותנו בסיטואציה כזאת, ואני הראשונה להילחם בפשיעה בחברה הערבית, אנחנו מובילים את זה כאן בוועדה, אבל מה האלטרנטיבה של האזרח הנורמטיבי אם המועדון אומר לו שהוא לא מוכן? עכשיו אתה אומר לי,

תאשרי את התקנות ויקומו מועדונים שייקחו את הנשק הזה. ואם לא? לא, דיברנו על זה באריכות בדיון הקודם. אני אומר שוב ואמרנו את זה גם לפני שבועיים, האלטרנטיבה של אזרח נורמטיבי, לפחות ממרץ 2012, היא שדבר כזה לא יהיה אצלו בבית,

כלי שהוא בר הסבה.

האיסור היה הרבה יותר רחב, הרבה יותר רחב. לאדם אסור להחזיק את זה, זה שאין על זה איסור פלילי זה דבר אחד, אבל אזרח נורמטיבי, מחודש מרץ 2012, אסור היה לו להחזיק בבית איירסופט או פיינטבול על כל סוגיהם.

אבל אין מה לעשות, אתה חי במדינה שבה אם אתה לא נותן ענישה פלילית,

אז אנחנו עכשיו פונים לאותו אזרח נורמטיבי ואומרים לו, או שהוא יעשה את מה שהוא היה אמור לעשות לפני עשר שנים, שיעשה את הפעילות שלו תחת רישיונות של מועדונים מורשים או מתקנים מורשים, או שיחזיר את הכלי הזה.

אבל המועדון המורשה אומר שהוא לא לוקח את הכלי הזה. אז מה אני עושה עם אותו אדם שיש לו את האיירסופט מ-2011, לא יודעת ממתי, והוא הולך למועדון, והוא אזרח שומר חוק, והוא מבקש מהמועדון לקחת את האיירסופט, והמועדון אומר לו שהוא לא לוקח את האיירסופט.

כי אף אחד לא ישפה אותו אם יגנבנו לו את זה,

אין לו מקום,

מסיבה רביעית - - - הוא לא בנוי לזה. אני לא מבינה את זה.

אני עושה פה כבר כל כך הרבה חוקים ותקנות, המשרד לבט"פ יודע שאני מתקתקת את העניינים, אני מאשרת צווים, שיטור במועצות, בכל מה שמביאים לי באמת יש שכל והיגיון, באמת אנחנו במלחמה, אבל כאן אני משאירה אנשים שהם בלי אלטרנטיבה. אם היית בא והיית אומר לי שאוקיי, עכשיו אתה נותן לאירוע הזה שנה או שנתיים עד שתבואו - - - זאת הוראת שעה?

לא, זאת לא הוראת השעה, זה חוק.

אוקיי, אז אני לא יודעת, אני יכולה לעשות את זה אולי - - - לא, אבל בכל מקרה,

לגבי הוראת מעבר - - - הוראת שעה. לא, לגבי הוראת מעבר כשייחתם הצו לגבי הכלי שהוא בר הסבה הספציפי, יש ארבעה חודשים לאזרח להתארגן, ולשוק להתארגן בעניין הזה.

וגם אמר ראש אגף כלי ירייה שאנחנו ניתן את הזמן הזה להתארגן,

אין לי בעיה, אני רוצה שתתארגנו,

אני רוצה שהאדם שיש לו איירסופט ילך למועדון, המועדון ייקח את זה ממנו, הוא יחתום, אני רוצה את זה.

אבל שנייה, אני אמשיך, אני רוצה לסיים את המשפט וגם להתייחס לשאלה של חבר הכנסת. כי היא עושה שכל, בסוף. אני אומר ככה, אנחנו לא אומרים לאנשים לא לעשות פעילות בכלים ברי הסבה, אנחנו רק אומרים להם שהם לא יחזיקו אותם בבית. באמת, אני אומר שאם האזרחים מחזיקים איירסופט והמועדונים לא רוצים לקחת,

אז זה יגיע לידי המדינה, אבל מבחינת הפעילות, אותו אזרח ימשיך ללכת ויוכל ללכת לכל מועדון מורשה שהוא ירצה, אני לא יודעת כמה יש,

30, ולעשות שם פעילות בדמוי כלי ירייה. מי שירצה להקים מועדון ארעי בשבת בקרחת היער, הוא יקבל על זה אישור. אנחנו יודעים לתת גם אישורים למתקנים ארעיים, והוא יעשה שם פעילות. שוב, הפעילות במועדונים ופעילות הפנאי, שמי שרוצה להמשיך לעשות אותה, היא לא צריכה להיות תלוית החזקת כלי פרטי בבית, והיא אסורה אחזקת הכלי הפרטי בבית. לשאלתך, לגבי המועדונים, אנחנו אמרנו את זה גם בעבר, מבחינתנו יש היום סעיף בחוק שמאפשר פעילות של מועדוני ספורט, וכאלה שהם מוכרים בחוק הספורט או התאחדות הקליעה, ומוזמנים לבוא חברי מועדוני האיירסופט בהתדברות עם התאחדות הקליעה להיות התאחדויות מוכרות או איך שזה לא נקרא, אני לא בקיא בפרטים. דרך אגב, מועדוני הספורט הקיימים, שבדיון הקודם ביקשו השוואה אליהם, היום יש 400 ספורטאים שיכולים להתנייד עם הכלים שלהם. זה הסיפור, פה דיברו על עשרות אלפים, מי שהוכר כספורטאי על ידי התאחדות הקליעה - - - כן,

אם זה תחביב שלו?

אבל אי אפשר בתוך המועדון. לא, לבצע פעילות? אז תנו להם להקים מועדון עצמאי.

גברתי - - - הבנתי, אבל זה לא עוזר לי שאתה אומר לי את אותו דבר עשר פעמים.

אבל אם אני רוצה היום לבצע פעילות במועדון ואין לי איירסופט בבית, אני לא יכול לבצע פעילות?

הם יזרקו אותי החוצה?

גיא, בבקשה. שלום לכולם. גיא יצחקי, מועדון איירסופט אלפא טקטיקל. אז גברתי, באמת נעים מאוד לכולם. חבר'ה, אני מדבר על האחסנה, המצב הזה שמציגים - - - לך יש מועדון?

אז תסביר את עצמך. אני יבואן של מועדון איירסופט, בין הגדולים בארץ, זה נקרא אלפא טקטיקל ויש לנו שני סניפים. אני עוסק גם בשיווק לעסקים שעובדים תחתיי לאורך שנים, יש הרבה מאוד ציוד שעובר דרכנו תחת נהלים כאלה ואחרים שהשתנו, אנחנו מכירים את הכל. אנחנו באים ואומרים דבר מאוד פשוט. זה לא ענף מספיק גדול בשביל להרים את המתקנים במסות שהם מתארים,

לבוא להרים עכשיו איזה מקום? גם לא יבוא גוף אחר, זה לא רק אנחנו, גם גוף אחר לא יעשה את זה. האנגר במיליוני שקלים עם אזור למשחק והכל, ואז אולי יבואו אנשים ויאחסנו? לא, גברתי, זה לא יקרה. מה שיקרה הוא שתהיה איזושהי תקופת מעבר, ואמרתי את זה גם לחברתי ממשרד הכלכלה,

שביקרה אותי באילת. תהיה איזושהי תקופת מעבר, ומה שיקרה הוא שכל הציוד הזה יימכר לכל דורש. כל אחד ינסה להחזיר את ההשקעה שלו,

אני ואת היינו עושים את אותו הדבר. אין פה באמת פתרון. כל הכלים שנמצאים בחוץ,

לטענת היועץ המשפטי של המשטרה לא כולם ברי הסבה, 90 אחוזים ממה שקיים היום בארץ,

אלה הם דגמים שהם ברי הסבה.

כי כולנו מתגייסים לצה"ל, משתמשים בתבור,

בכל הדברים האלה, וזה מה שיש בשוק, זה שוק האיירסופט היום. אז זה לא באמת נותן מענה לבעיה. מה שזה עושה גם, זה שזה הורג את התחביב עצמו. יש פה תחביב של אנשים שקנו אותו, אנשים נורמטיביים קנו ושילמו כסף, כן לפי נוהל, לא לפי נוהל, בסדר גמור, כמו שאת אומרת, לא תהפכי אותם עכשיו לעבריינים.

מי משפה אותם? הם ילכו ויאפסנו בכיוון אחד? זה לא יקרה, הם לא ילכו למשטרה ויוציאו מהמשטרה. הם גם לא נותנים פה שום מענה לנושא של שינוע כלים בין מועדונים. גם את זה אין. יש מענה, אני אתייחס לזה בהמשך.

רגע, ישראל - - - רגע, שנייה.

אתייחס לזה. אין בעיה,

אני עכשיו שומעת את בעלי המועדונים, ולאחר מכן אני חוזרת למשרד לביטחון הפנים.

נתתי קודם כל לכל משרדי הממשלה,

אבל אתם עכשיו מקשיבים ואחרי זה אתם תתייחסו, אל תדאגו. יש כאן שיח, זאת המטרה של הדיון, אבל באמת, שמעתי את כולכם ונתתי לכם לדבר, שמעתי את ההתייחסות שלכם,

הראיתי לה מה יש לנו קומה שבה אנחנו מאפסנים את הכלים, היום יש שם מסות של כלים. נאוה, נכון שאין שם מקום לזוז בגלל הכלים? זה בדיוק המצב.

זה ענף שיש בו יותר עניין בציוד מאשר בפעילות עצמה.

כל אזרח בעולם שמחזיק איירסופט במדינה שמתירה את זה, הוא מחזיק את זה באופן פרטי, זה נחשב צעצוע. עכשיו מה אנחנו באנו סך הכל להגיד? באנו להגיד, חבר'ה, יש כאן הסדרה של התחום? תודה רבה, אנחנו ביקשנו לעבור לבט"פ, ביקשנו את זה כחלק מהתהליך,

כי לבט"פ יש מערכות, יש לו את היכולת להכיל אותנו ברמת ההיתר, ברמת הרישוי, ברמת ההחזקה, ברמת כל הדברים האלה. אז כמו שאמר פה באמת חה"כ מופיד מרעי, בואו תנו לנו מעמד של איזושהי התאחדות, תחריגו אותנו. ניסינו בעבר גם להתנהל מול התאחדות הקליעה,

קיבלנו מעמד של ספורט, משרד הספורט הכיר באיירסופט כענף ספורט רשמי. מה לא ניסינו לאורך השנים, כמה כספים נשפכו, מה סך הכל רוצים האזרחים? אם אתם רוצים תחריגו אנשים ללא עבר פלילי, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תנו אפשרות להחזיק את זה. אנחנו לא נכנסים לכם בנהלים שאתם תגדירו, אבל אי אפשר לבוא כרגע ולקחת את כל הציוד הזה ולהגיד שאתם תתנו לאיזה גוף להקים, תוציאו מכרז,

אף אחד לא יבוא לאפסן את זה, אתם יודעים את זה, אל תשקרו לעצמכם,

חה"כ רות וסרמן לנדה, את רצית לשאול?

אני לא מומחית לתחום כלי הירייה, ואני שומעת אתכם ואני מבינה את הצורך שלכם,

אני חייבת לומר שאני פשוט לא מצליחה להבין על מה הדיון. יש פה עניין של שמירה על הציבור ברמת המקרו, ואני לא מבינה על מה הוויכוח. יש פה סכנה לציבור. יש פה הפסד מבחינתכם, זה ברור, זה נהיר, ויהיה טוב אם אפשר יהיה למצוא לזה פתרון, אם אפשר יהיה לחשוב מחוץ לקופסה, אפילו אולי בשיתוף פעולה עם שר התרבות והספורט והמנגנונים שלהם.

ועוד פעם, אני מתנצלת מעומק הלב, אני מסתכלת על זה כבן אדם שאמור לשרת את הציבור הרחב, המשרד לביטחון הפנים אמור לשמור על הציבור מכלי נשק שיכול בקלות יחסית, כך אני מבינה.

אני לא מומחית לכלי נשק, אבל להסב את הדבר הזה לדבר שהוא מסוכן, וגם, הדבר שאתה אמרת, שבן אדם מבחוץ יכול לחשוב שזה כלי נשק אמיתי, עם זה לדעתי אפשר להתמודד על ידי צביעה או סימון, או שזה יראה אחרת, אולי בעלות מסוימת, ואת זה אולי אפשר לשנות. הבעיה היא ההסבה, ואם ההסבה היא באמת קלה, בתור מי שעוקבת אחרי העניין של פשיעה ואלימות, במיוחד בחברה הערבית, כמה שנים טובות ומעורה באמת בפרטי הפרטים, יש פה אישיו, והאישיו הזה לא נראה לי שבא, סליחה על הביטוי, להפריע למגזר הזה, אבל הפנייה לא צריכה להיות למשרד לביטחון הפנים או למשטרת ישראל, הפנייה צריכה להיות לאיזשהו גורם שאולי יכול לתת לזה פתרון. בואו תחשבו אתם, כי זה עניין שלכם, ואני מוכנה גם לעזור ואני בטוחה שגם מופיד, חברי לסיעה, מוכן לסייע, ואולי גם יו"ר הוועדה, אבל אי אפשר לצפות מהמשרד לביטחון הפנים לסכן את הציבור, ואני מבינה את הכאב, בגלל שמגזר עסקי מסוים נפגע מזה. עם כל הכאב,

זה לא פופולרי מצדי להגיד את הדבר הזה, אבל זאת האמת, אני פשוט באמת לא מבינה על מה הוויכוח,

זה לא בהיבט העסקי,

גברתי אנחנו לא - - - לא,

שנייה. תראו, אם עכשיו אני רוצה לעשות משהו, יש לי איזה תחביב לעשות משהו שמסכן את הציבור, ואלוהים יודע שיש מספיק אנשים תחביבים מהסוג הזה, אני מצפה ממשטרת ישראל להיות החומה שתמנע ממני לעשות את זה. זה לא, סליחה שאני נכנסת לדברייך. זה כמו שאני רוכבת על אופניים חשמליים, וזה מסכן, זה מסכן ואין מה לעשות, זה מסוכן לי כרוכבת וזה מסוכן גם להולך הרגל. עכשיו, יבוא המשרד לביטחון הפנים ויגידו שאין יותר אופניים חשמליים אלא רק אופניים רגילים, אז את, שאת רוכבת על אופניים חשמליים, בגלל שזה מסכן את הציבור, צריכה עכשיו ללכת להפקיד את האופניים, וכל פעם שאת רוצה את תיקחי את האופניים ותחזירי את האופניים - - - או לא לאפשר אופניים חשמליים כי זה הורג,

ופוצע אנשים.

יפה, אבל אני נגד כי זה כלי מצוין וזה כלי נהדר שאפשר גם לנסוע איתו לפגישות ולא מזיעים עם זה כמו עם אופניים רגילים, אבל לא נפתח עכשיו דיון על אופניים חשמליים. אני מאוד בעד, והנה אני אומרת, ברכיבה נכונה ובשמירה על הכללים, אין שום בעיה. מי שיודע לשמור על הכללים,

רגולציה ואכיפה, עם 30 אלף שוטרים במדינת ישראל, לא מתבצעת כראוי בגלל שיש פחות מידי שוטרים.

אבל זה לא - - - אבל זה מסכן את הציבור הרחב. בסדר, אין מה לעשות, החיים הם עולם שלם מסוכן. גברתי, מילה אחת על הנושא של מסוכנות.

אני רוצה רגע להגיד משהו אחד לרות. אני מסכימה עם הדברים שלך, שהמטרה היא בסוף זה כלי נשק,

והוא בר הסבה. זה כלי נשק, ואני לא סתם ביקשתי להביא לפה ולהציג את הנתונים לפני שבועיים.

אני מנסה למצוא פתרון יצירתי וטוב, זה כל העניין, אבל שנייה רגע. אנחנו גם עשינו פה דיון, עידו ואני, אבל אוקיי, תרשמו גם את השאלה שלי ואחרי זה תענו. הרי בסוף, נגיד בהנחה שבאמת נעביר את התקנות כמו שהן, ואז בעצם יבוא אותו אזרח נורמטיבי ויגיד "אוקיי, אין לי איפה לאחסן, אני כבר לא הולך לירות איתו, אז אני אמכור את הנשק" ואז, יכול להיות שאם אני מאשרת את התקנות האלה אני מאפשרת למאות איירסופטים להימכר מחר בשוק ב"יד 2" או איפשהו.

זה בדיוק כן. למה לא? כי החוק אוסר החזקה פרטית, אז למי הוא ימכור, לאדם פרטי?

הוא ימכור את זה לכל הגורמים שאתה מנסה למנוע מהם - - - היא מאוד צודקת. ישראל, אתה יודע - - - דיברנו על אזרחים נורמטיביים. אין בעיה, אבל האזרח הנורמטיבי - - - הם לא ימכרו לעבריינים,

אבל האזרח הנורמטיבי צריך להיפטר מהכלי הזה, הוא צריך להיפטר ממנו כי הוא אזרח נורמטיבי, ומישהו בא ואומר לו שהוא ייתן לו עשרת אלפים שקלים, נראה לך שהוא יבוא וישאל שאלות, רגע - - - כמה עולה דבר כזה? חבר'ה, היום ב"יד 2" - - - זה יכול לקרות היום. רועי, אתם גם במשטרת ישראל וגם בבט"פ - - - כן, אבל אני אתן לזה יד כי אני אוציא מהם ואני אמכור את זה - - - גברתי היו"ר, היום נמכרים ב"יד 2" אקדחי אוויר שהם פרופר ברישיון. אתם מספרים שלא ימכרו את האיירסופט ברגע שתעבור תקופת המעבר? היום לא אוכפים את נושא רובי האוויר אפילו בשוק של "יד 2" בלי רישיונות, אז יאכפו את האיירסופט? על מה אתם מדברים?

אבל אני לא - - - מי שרוצה להיות עבריין ולבצע פעילות פלילית, יעשה את זה - - - אבל זה מה שאנחנו מנסים למנוע פה בכנסת,

זה משהו שחשבתי עליו גם פה עם הייעוץ המשפטי. רגע, אני נותנת פה לעוד מועדונים לדבר.

כן, התחלתי מקודם אז אני אמשיך. כן, תמשיך רק תגיד קודם מה התפקיד שלך.

דניאל גרובר, מנכ"ל חברת אמ.אי.אל סופליי, וכאן גם בכובע של יו"ר לשכת המסחר של ארגון איירסופט.

אני אולי אתבטא קצת בחריפות, אבל אנחנו קצת מפספסים. בסופו של דבר, שומעים פה כל מיני שיקולים ממשרד הבט"פ, שאומר שאין בעיה שיסחרו בנשק, או שיפתחו מתקנים או זה, ואז שמעתי מהצד של חברת הכנסת שאומרת שאין מספיק שוטרים וזה. חבר'ה, סליחה שאני אומר את זה, זה לא בעיה שלנו.

ותפקידה של הכנסת הוא לשרת אותנו, את האזרחים, ואת האזרחים שהם עם האיירסופט, ונשמע לי קצת שכשאנחנו אומרים שאנחנו לא נאחסן את הכלים, אז אתם כאילו זורקים את התפוח אדמה הלוהט הזה כלפינו, שנאחסן או שלא נאחסן,

ומאשימים את כולם, רק לא שהמדינה תגיד שצריך יותר שוטרים כדי לאכוף את נושא הפשיעה בחברה הערבית, או את הנשק, או את זה שגונבים נשק מצה"ל, או שמרכיבים ממכלולים אמיתיים. איפה התחמושת שהם משתמשים בו? על זה אף אחד לא מדבר. באים אלינו ומשליכים עלינו את התפוח אדמה הלוהט הזה, ומצפים שאנחנו נתמודד עם כל הבעיות של המדינה. המדינה היא זאת שצריכה לתת את הפתרון האמיתי לאזרח, לא האזרח הוא זה שצריך לתת את הפתרונות - - - אני מציעה שיהיה דיון עם משרד התרבות והספורט, כדי לבחון אפשרויות שייטיבו איתכם. יש - - - אני חושבת שמשרד התרבות והספורט, במתכונתו הנוכחית, הוא לא חלק מהדיון הזה, וצריך לבחון את זה כי אני מבינה שיש מאות אלפי מחזיקי נשק. לא, זה לא רלוונטי.

הייתי בעצמי בהתאחדות הקליעה, הייתי חלק מהתהליך הזה בנושא די פרטני, דיברתי עם כל המנכ"לים של התאחדות הקליעה, החל מדוידוביץ' ואילך. משרד התרבות והספורט קיבל את הספורט הזה, עשו תהליך עם איחוד הקליעה, עוד בתקופת בנימין נתניהו זה היה פה בכנסת, עוד בתקופת משרד הכלכלה, כשהצעת החוק עוד הייתה בוועדת הכלכלה. אבל השתנתה הממשלה - - - אין בעיה. תודה,

אבל סליחה, בואו - - - תני לי לסיים בבקשה.

משרד הספורט לא רלוונטי לדיון כאן, נגמר הסיפור. אנחנו במשרד לביטחון הפנים, אנחנו לא שם - - - זה בדיוק מה שרציתי להגיד. תתקדם בבקשה.

בסופו של יום, הפתרון פה צריך להינתן באמת מהנחת העבודה שעוזרים לאזרח. זה שבאו כמה ג'וקרים עבריינים שהסבו או לא הסבו, אני לא שוטר, אני לא עובד במשרד הבט"פ, אני לא עובד מדינה. זאת בעיה שלכם, תפתרו אותה. הסבו כלים?

לא יודע כמה הסבו, ואתם יודעים משהו? זה אפילו לא מעניין אותי. חטיבת המחקרים הייתה פה בדיון הקודם, נתנה את המספרים,

אף אחד גם לא לוקח לי - - - לא,

אבל - - - סליחה,

אבל בוא תגיע למטרה. אכפת לך או לא אכפת לך? זאת אחריות שלי, אוקיי.

האחריות שלי היא שגם במדינת ישראל לא יהיו רובים ברי הסבה,

אבל אתה בוא תתעסק עם העניין שלך. מה זה קשור עכשיו אם - - - אין בעיה. בסופו של דבר, כל מה שאני אומר, וגם את התייחסת לזה מקודם באופניים חשמליים, אי אפשר לקחת כל דבר. לכל דבר יש את השימוש שלו, זה שמישהו עשה בו שימוש לא כשר או שהוא קצת יותר מסוכן ממה שזה נראה, זה לא סיבה לאסור אותו. בהקשר שלנו, חייבים לתת שינוע לאזרחים. כמו שאמר פה חבר הכנסת, אפשר לעשות את זה אולי בתהליכים של מפעל ראוי, אפשר לעשות את זה בתהליכים שזה יהיה רגולטורית פנימית במועדון עם בעלי רישיון מיוחד. הבט"פ יודע לעשות את זה, אני לא ממציא פה המצאות חדשות, ולדעתי, התרחקות משיטת העבודה הזאת של הבט"פ, לטעמי,

כי אם הם עושים את זה בתחום הנשק החם וזה עובד, אין סיבה שזה לא יעבוד אצלנו.

תודה. אוקיי, אנטון, אתה רוצה להתייחס גם?

אתה רוצה להתייחס? בבקשה, כן. ולדימיר ווליאנסקי, קליבר 0.45, מועדון באשדוד. רציתי לדבר על הנושא של כלים והסבות. אתם מדברים פה על כלים והסבות, אבל לפני שבוע או לפני שבועיים, כשהמשטרה הביאה את הכלי המוסב הם הביאו כלי מסוג גז, וזה לא כל הכלים של האיירסופט. עוד פעם אני אחזור על זה, לאיירסופט יש כלים שמופעלים על ידי גז,

כמו שאמרה המשטרה, ברי הסבה,

ויש את הכלים החשמליים, שכביכול אי אפשר להסב אותם, אז אפשר לתת פתרונות גם לרישיונות. אפשר לעשות רישוי לכל שחקן כמו שעושים עם רישיונות של רובי אוויר, רובים אולימפיים, רובים ספורטיביים,

למה אתם כל פעם סוטים מהנושא הזה? למה אתם לא רוצים לעשות רישיון לשחקני איירסופט? לבטל את כלי הגז ולהשאיר לנו את הכלים החשמליים, להשאיר את הכלים שהם בנויים מפלסטיק, שאי אפשר להסב אותם, לתת רישיון - - - אבל זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כל הזמן. אבל מה שלא ניתן להסב לא נכנס לחוק בכלל. תנו לי לסיים בבקשה.

עכשיו כמו שיש במדינות בעולם, יש גם כלים שהם צבועים, כמו בפורטוגל, חצי כלי צבוע בצבעים זוהרים, כלים חשמליים. מי שרוצה כלי גז הולך לבט"פ ומוציא לזה רישיון מיוחד וזהו, תשברו את הראש איתו.

כלים שהם לא קשורים להסבה כמו כלים חשמליים, של כל מיני חברות, אפשר להזמין אותם מאותו ספק בחוץ לארץ, שהוא יגיע כבר לארץ צבוע בחצי מהכלי, לתת למועדונים או לבט"פ, או לשניהם ביחד, את האפשרות להנפיק רישיון מיוחד, כמו שאתם עושים רישיונות לרובי אוויר ספורטיביים,

הם קיימים כאן בארץ, ויש לכם גם מאגר, אנחנו יכולים גם להיכנס אליכם למאגר, ואפשר לעשות את זה כמה שיותר מאוגד. למה לא נכנסים לזה? למה אתם כל הזמן לוחצים עלינו על הסבה, על איסור שינוע,

אחרי זה הם יתייחסו. עוד מישהו מהמועדונים? מי שם? בוקר טוב, גברתי. שמי דניאל ברס, אני נציג ארגון מדריכי הירי ומפקחי המטווחים בארץ, גם לעניין האיירסופט וגם בכלל. נציג היועמ"ש אמר שהם אפילו לא יודעים את אחוז הנשקים ברי ההסבה או דמויי האקדח. לנו כמדריכים יש כמה בעיות קשות.

כמדריכים, חלקנו בעלי רישיונות לנשק רגיל, אנחנו לא יכולים לקבל איירסופט. אנחנו לפעמים רוצים להשתמש באמצעי הזה כדי להדריך יורה חדש או בן אדם חדש. אם אני יכול להדריך אותו על איירסופט, מבחינתי זה ייתרון. להיפך, זה דווקא בטיחות מוגברת, זה דבר שהוא פחות מקטלני.

אם יקרה משהו, אני מעדיף שזה יקרה עם איירסופט ולא עם נשק חי. למה? אני אתייחס לסוגייה הזאת לאחר מכן. אז אתה תתייחס לזה.

אני לא יודע למה אוסרים עלינו, אבל זו עובדה. רגע, רצית להוסיף עוד משהו? כן גברתי, בבקשה. יש בעיה נוספת, וזה עובר כחוט השני בחודשים האחרונים בהתנהלות של כולנו אל מול משרד הבט"פ. כל דבר שאין בשבילו את הכלים או שלא יודעים להתמודד איתו, פשוט עוצרים את הכל. הדבר נכון גם עכשיו, גברתי, באצטלה של חשש של זליגת נשקים. כרגע יש עוצר רישיונות לרובי F22 אולימפיים לספורט - - - אני לא מטפלת בזה - - - לא, זה אותו דבר אבל, גברתי. איך זה קשור לנושא האיירסופט, ידידי? אני אסביר. שניהם מוזנים - - - יש כאן ב 12:30 - - - אני אסביר, אני אדבר על האיירסופט. יש כאן דיון על אגף כלי הירייה, אתה מוזמן להישאר. אני לא פותחת את זה, אנחנו מתעסקים רק באיירסופט. לגבי האיירסופט יש פה עוד נקודה נוספת. כשמדברים על איך הדבר נחזה או איך הוא נראה, אם אדם הולך לתחנה המרכזית בתל אביב, לקומה השישית, הוא יכול לצאת משם עם ארסנל שלם שנראה בדיוק כמו כלי נשק אמיתיים. אין שום אכיפה כבר, הנושא הזה עלה לדיון עוד בפני ראש האגף הקודם, והקודם הקודם, יעקב עמית. יש אפס אכיפה בנושא הזה, יש אפס טיפול, אז או שהבעיה היא בנושא בדבר שהוא בר הסבה, או שיש בעיה בנראות. אתם ציינתם שהדבר נראה כמו נשק אמיתי - - - לא ציינו את זה.

זה צוין פה ארבע פעמים בעשר הדקות האחרונות. זה צוין, שתי בעיות - - - זה בחוק - - - כי יש את העניין של הנראות, שבן אדם מהשורה לא יודע שזה לא נשק אמיתי - - - בסדר, דיברנו - - - וכמו שאתה אומר, את העניין של בר הסבה. אני רואה את העניין של בר הסבה, אז האם אפשר אולי לדייק,

לא, אבל אני רואה את הסעיף והוא כללי. אולי אפשר לצמצם אותו לבאמת באמת מה שהוא בר הסבה, מה שהבחור מאשדוד אמר. כלומר, לדייק את זה, לצמצם את ההגדרה. האם זה אפשרי? וזה בעצם לא פוגע במה שהמשטרה מבקשת. יש מנגנון בחקיקה שמדבר על כך שהשר לבט"פ יפרסם צו, הצו מכיל כלים ברי הסבה בלבד וזה צו דינמי ומתעדכן בהתאם למה שנקרא הערכת האיום וכולי. זה המנגנון שהוגדר בחוק. אבל אתם מכילים אותו על כל צורותיו.

לא, אבל אפשר בסעיף הספציפי. כלומר, זה למעשה לא סותר את הצו שהשר ייתן. אני אומרת, זה נשמע לי כמו פתרון אפשרי אולי. אני לא סיימתי, אני רוצה להוסיף ברשותכם.

בכל העולם יש מנגנון לסמן נשקים שהמטרה והייעוד שלהם הוא ספורטיבי.

לדוגמה, יש מחומש עם האות F על כל נשק שהוא לא נחשב נשק אפילו, מותר לנוע איתו כי המטרות שלו הם ספורט בלבד, ואפשר לעשות את זה בסימון. לא צריך לעשות שינויים, פשוט מאוד לסמן,

בסדר, תודה. אני מבקשת אולי להציע הסתייגות לגבי ההגדרה. רגע, שנייה, אבל זה לא הזמן להציע הסתייגות.

כשיהיה הזמן, אז אני מציעה. בבקשה, תמשיך. בוקר טוב, ישי פולק, אני פה בכובע של ספורטאי. אני לא אדבר מהמקום המסחרי, אלא מהמקום של הספורטאי,

מדריך הירי כפי שהועבר לוועדה בנייר העמדה שלי לדיון בשבוע שעבר. אני לא אחזור על דבריי מהשבוע שעבר, אני רוצה רגע לחדד בכמה משפטים את מה שעלה פה היום. על אף האמירה הברורה של ראש אגף כלי הירייה בשבוע שעבר, שזה לא ישפיע על הספורט השחור, ברור לי שהתפיסה הזאת מתישהו תבוא גם לספורט השחור, ומבחינתי, זה משהו הרבה יותר מסיבי והרבה יותר מסוכן לנו, כספורטאים. כאמירה במענה לדברי משטרת ישראל, אפשר גם להסב עט להיות עט יורה, או צינור מים בכל קוטר, לראייה ה"קרלו", ולמעשה, על פי העיקרון של פיגועים שנערכו עם רכבים ותאונות דרכים, הרי שהיה מקום לבטל את התחבורה הפרטית. בסופו של יום, המשמעות היא סגירה מוחלטת של השימוש הספורטיבי או ההדרכתי בתחום האיירסופט, ולכן, האמירה הזאת שזה כרגע לא חל על כלים רגילים, מה שנקרא שניתן להסב אותם,

כי אנחנו נמצא את עצמנו מהר מאוד עם צו שמונע את כל הכלים הללו. משנושא ההגדרות טופל, למרות שעמדתי היא שצריך לשמור על אותה הרטוריקה, תיקון ההגדרה למועדון כלי דמוי ירייה או במקביל למה שנקרא למטווח קליעה, אין לי בעיה עם זה. צבע אינו רלוונטי לעניין הסיכון של ההסבה, כיוון שאז את עלולה להגיע,

למצב שבו יש הרבה יותר סיכון לציבור שיחשבו שזה צעצוע, כשבפועל זה כלי יורה. אבל אמרתי שהצבע הוא רק לעניין של הצבע, אבל זה לא נותן מענה למה שאתה אומר. אני הבנתי מצוין ולכן אני אומר - - - מעולה,

הדבר הזה גם יכול להביא לסיכון מהצד השני, שבן אדם, ולו גם איש ביטחון, שייראה כלי שהוא צבוע, ומבחינתו זה צעצוע אבל בפועל זה כלי אמיתי כי צבעו אותו באותה צורה, עלול להביא לבעיה מסוג אחר. כמו למשל, הבעיה של ההובלה והשינוע של הכלים, שאם היום יש קושי בפריסה ספורדית או אקראית לבתים של מחזיקי כלי נשק בכלל, ודמוי כלי ירייה בפרט, אז יהיה כלי אחד, יהיו שניים. ברגע שאנחנו מדברים על מצב שבו המועדון צריך לשנע 40,

60 כלים לתחרות בתוך כלי רכב, ועל כלי הרכב הזה יצפו ויעקבו אחריו, ויבינו שהם יכולים לקבל בבת אחת 60, 70 כלים, זה הופך את זה להרבה יותר מסוכן מאשר אם זה יהיה מקרה ספורדי למחזיקי כלים.

אני חוזר על עמדתי שניתנה בשבוע שעבר, שלאנשים שיש להם רישיון שחור לצורך הדרכה או לצורך אימון זול ובטוח, אין שום מניעה לתת להם לשאת את זה לבד.

אם רוצים לתת רישיון נשיאה למי שנושא אקדח ספורט מסוג איירסופט, כלי ירייה מסוג איירסופט, דמוי כלי ירייה, זה לא כלי ירייה, חייבים להבין, בשלב הזה זה צעצוע, זה לא כלי ירייה. מדובר פה על צעצוע. אין בעיה שתגדירו שאם בן אדם רוצה להחזיק את זה הוא יצטרך לקבל רישיון כמו לנשיאה של כלי שחור, אין שום בעיה בכלל, אבל הרעיון הוא שאתם לא יכולים למנוע מאיתנו הספורטאים, מאיתנו האנשים שצריכים את זה לכלי הדרכה ולכלי ספורט, למנוע את השימוש בזה באופן כזה שזה יהרוג לנו את הספורט ויהרוג לנו את הזכות לעסוק בספורט. גם בזמן הקורונה,

אפשרו לעשות ספורט במצבים מסוימים. מה עושים פה? הורסים את זה לגמרי על בסיס הסיכוי שבגלל פשיעה ספורדית תהיה הסבה של כלי שיגיע בסוף לנקודת קצה. אני מסיים גברתי. בסופו של דבר, המפעלים הראויים הם לא פתרון. המפעל הראוי, אני אומר את זה כבר שנים, הפתרון שהוא נותן הוא פתרון שהוא הולך לצד החוק במקום מאוד מאוד בעייתי,

צריך למצוא פתרון ספציפי לספורט במסגרת השינוי, ולא במסגרת מפעלים ראויים, מכיוון שזה רק ילך ויחמיר במהלך הזמן.

גברתי, אפשר עוד מילה אחת אחרונה בהקשר הזה? מילה אחרונה ואנחנו ממשיכים. מילה אחרונה. כולנו פה שותפים, כמו שהבנתם, לזה ששימוש שאינו ייעודי באיירסופט הוא אסור ופסול וצריך לטפל בו, וההצעה שלנו היא 100 אחוז ודאות איפה הכלים נמצאים, אצל מי הכלים נמצאים. רק רישוי פרטני ייתן מענה מדויק, בכל שלב. לא תהיה ודאות רק של 20 אחוזים שאולי זה במועדון או אולי זה בבית,

אתם יודעים בדיוק איפה זה נמצא, מי הבעלים שלו, איפה הוא מאחסן אותו. ההעברה עצמה של הכלים, אפילו בין מכירה, בין אנשים, תהיה רק בתוך מועדונים. לדעתנו אין דרך אחרת לפתור את כל הבעיה הזאת אלא אם כן רישוי פרטני של התחום.

בבקשה, התייחסות שלך, ישראל, בבקשה.

כי זה נוגע קודם כל לרמה של תפיסה וכולי.

צריך להבין שבעצם אנחנו נקראנו לדגל בגלל שיש פה איזושהי בעיית יסוד, וזה בעצם זליגה של הכלים האלה לצורכי טרור ופשיעה. זאת נקודת המוצא, וצריך לבצע שינוי. אנחנו סבורים, ואני אומר את זה בצורה ברורה ופשוטה, במצב הקיים בעצם, שהשוק הוא פרוץ לחלוטין, אין שום מאגר מידע, אין שום נתונים והכל פרוץ לחלוטין, אז חייבים לעשות איזשהו מעשה שהוא דרמטי, כדי ליצור איזשהו שינוי, וזה הרציונל בשינוי. הרציונל בשינוי הוא עצירת ההחזקה הפרטית, שהיא כנראה אבן היסוד לכך שזה זולג. האם האדם שמחזיק את זה באופן פרטי? דבר ראשון, הוא מחזיק את זה בניגוד להנחיות. דבר שני, שם מקור - - - לא רוצים 100 אחוז ודאות? שנייה רגע, אני רוצה להסביר את הרציונל. לא להפריע לו, רק הוא מדבר עכשיו. דבר שני, בנינו מנגנון כי בעצם, אנחנו דברנו שהדרך הטובה ביותר לאפשר מענה לשתי בעיות השורש,

עצירת מה שנקרא הפריצות והזליגה, ומצד שני, לשמר את התפעול והחיות של המגזר הזה, סברנו שהמקום הנכון ביותר, תפעולית ומהותית, הוא אותם מועדונים. אני מופתע שיש כאן כרגע הסתייגות, אבל אני בא ואומר דבר פשוט, עדיין ליבת ההסדר במועדון נותן מענה גם לבעיית השורש וגם להיבטים התפעוליים. עכשיו אני רוצה לרדת קומה אחת מתחת. בחקיקה מדברים על המסגרת. את החקיקה, כבר בשלבים מתקדמים, אנחנו מתרגמים לתורה, נהלים והנחיות, ומשתדלים לתת מענה לכל הסוגיות התפעוליות, על מנת לשמר את הפעילות. אנחנו מפעילים יועצים שבאים מהתחום, מכירים אותו היטב, ובנהלים שאנחנו כתבנו, שאנחנו מגבשים בימים אלה, אנחנו נותנים מענה לתפעול, לניוד, לפעילות במועדון, לפעילות בשטחים חקלאיים וכולי וכולי, מתוך מטרה ברורה לא להרוג את הספורט הזה.

צריך להבין שבעצם, בסיס ההסדר זה בעצם עצירת ההחזקה הפרטית. עכשיו אני רוצה לומר משהו עקרוני, כבוד היו"ר. אני סבור שבעצם, בלי שתהיה הבנה והסכמה ברורה לגבי ליבת ההסדר, האם יש לו היתכנות, אני חושב שקשה להתקדם בשלב הזה, כי לא נכון יהיה בעצם ליצור איזשהו הסדר בלי הבנה לאן זה הולך. כי במתכונת הנוכחית - - - חברים,

כרגע ההסדר מבחינתנו הוא מאוד ברור, פעם אחת מועדון,

מי שלא ירצה להפקיד במועדון,

לא, אתה לא מפריע לו. זה המנגנון שאנחנו גיבשנו. בעניין הרעיונות שעולים כאן לגבי הסדרים אחרים, לי כמנהל האגף, אין כרגע שום מנדט לבנות מנגנון אחר.

כי גיבשנו ואישרנו את זה גם ברמת ההנהלה,

זאת בעצם העמדה הממשלתית. ככל שזה בעצם לא יאושר כאן, נצטרך לחזור אחורה ולגבש חלופות, אבל אני עדיין חושב שהדפ"א והחלופות שהגדרנו הן ראויות והן נכונות, והן אמורות לתת איזשהו מענה מאוזן, ראשית לבעיית השורש של הזליגה, ושנית להיבטים של תפעול ושימור הספורט כי לנו יש אינטרס לשמר אותו. זאת העמדה שלי,

ואני חושב שצריכה להיות פה בהירות לגבי ההסדר. זו גם אמירה מאוד ברורה שאני מבקש לומר. עד כאן, תודה. אני רוצה רק להוסיף שקיים היום פיקוח היום, חשוב לי להוסיף את זה. לא, אתה לא מוסיף עכשיו. אני רוצה לעבור עכשיו לעדינה איפרח, היא בעלת מועדון והיא בזום, בבקשה. אחרי זה גם נעבור לניקיטה אדלר, שגם הוא בזום. בוקר טוב, שמי עדי, אני גם יבואנית איירסופט וגם בעלים של איירסופט פקטורי בקריית ביאליק. במועדון שלי, נכון להיום, יש כ-2,500 חברים פעילים בכל מיני קונסטלציות כאלה ואחרות, ואני בראש ובראשונה רוצה לפנות לחברי רועי הראל. אמירה כמו שלך "אם הם לא יתנו את הפתרונות אז אחרים יתנו את הפתרונות" זה בדיוק מה שהוציא את המרצע מן השק, כי לדעתי, ועד היום השתדלתי לא להגיד את זה, ישנם כוחות חזקים מאוד שפועלים בתוך הכנסת כדי לקחת את זה אליהם, ובזה אני אסיים את הדבר הזה. חבריי אמרו פה דברים חכמים מאוד. אני יושבת ומקשיבה, ומנסה להבין את ההתנגדות של חברינו לכל פתרון אחר. האחרון שדיבר, סליחה שאני לא כל כך טובה בשמות, פשוט הדף את כל ההצעות שאנחנו מנסים לתת פה, והן גם נשמעות הגיוניות. אם יש לאנשים רישיון לכלי נשק חם, אין שום סיבה שלא יהיה רישיון להחזקת כלי איירסופט. ככל שתדרשו שהתנאים יהיו חמורים ומחמירים, אנחנו נעמוד בהם. יש רישיון להחזיק חץ וקשת, יש רישיון להחזיק כלי דיג, יש רישיון להחזיק נשק חם, אז שיהיה רישיון להחזיק איירסופט. אתם תחליטו מי רשאי להחזיק אותו ואיך, ובאיזה תנאים מותר לשנע אותם. זה מה שאנחנו דורשים, אבל ההרגשה היא שהבקשות שלנו נופלות על אוזניים ערלות. אתם לא מקשיבים, אתם לא מנסים למצוא את קו האמצע. זה כאילו שהחלטתם את ההחלטה ובזה זה נגמר.

אתם יודעים מה, אתם לא זוכרים אותנו, בעלי העסקים - - - תודה רבה, אני רק רוצה להסביר לך שהסיבה שבגללה יש פה דיון ואני לא מאשרת ישר, זה בגלל שאנחנו זוכרים את בעלי העסקים, תודה רבה. ניקיטה, בבקשה, הוא גם בזום. קדימה, קצר, ולא צריך לחזור על הדברים שנאמרו פה. כן, אני לא אחזור. קודם כל אציג את עצמי, קוראים לי ניקיטה אדלר, אני מפקד קבוצת איירסופט. אני מאוד רוצה לחזק את הנואם הקודם. אתם כל הזמן מדברים על שיפצור החוק ומתעלמים לגמרי מהבסיס, למה אנחנו בכלל מתעסקים בכל הסיפור הזה?

חשוב להזכיר ולהבין שכלי האיירסופט הוא לא נשק, אתם כל הזמן מתייחסים לזה כמו לנשק, ואפילו את הנשקים האמיתיים,

ניתן להחזיק בבית ברישיון, ואנשים מסתובבים איתם ברחובות, וכל מי שהוא עבריין יודע להשיג אותו בלי רישיון בדרכים שונות, ולהשתמש בו ובאמת להרוג אנשים. בכלי האיירסופט יש מספר כלים מאוד מצומצם שאפשר להסב אותם, והבעיה הזאת נכונה, אפשר לדבר על זה ומזה צריך להתחיל, מלטפל בבעיה. הבעיה השורשית היא שלא כל הכלים הם ברי הסבה, ואסור להתייחס אליהם כאל כלי ירייה, ואפילו הייתי אומר, שאנחנו היינו רוצים שזה יקבל התייחסות של כלי ירייה, כי אז נקבל רישיון ונוכל להחזיק אותם בבית, אבל אתם מתייחסים לזה כאילו זה איזה נשק כימי או אטומי שפשוט בלתי ניתן לשליטה. יש מאות אלפי אנשים שמחזיקים כלי אמיתי שהורג, ברישיון בבית, אז למה את הצעצוע, שצריך לנסות להסב אותו ומאוד קשה להסב אותו, שצריך חלקים מנשק אמיתי, ולהשיג אותם בדרך של פשיעה כדי להסב אותו, למה אתם אוסרים את זה?

בואו נטפל בבעיה השורשית, למה להגביל את כל הצעצועים? זה לא הגיוני בשום צורה, ואתם כל הזמן אומרים כן,

ואתם ממשיכים הלאה, אבל הבעיה הזאת היא הבעיה השורשית. אתם מתייחסים אלינו יותר גרוע וכאילו שאנחנו יותר מסוכנים מאשר כלי ירייה אמיתי, זה לא ככה. תודה, ניקיטה. יש אלפי נשקים בחוץ. תודה רבה. אני רוצה לחדד עוד פעם. האיירסופט מוסב לכלי נשק ומשתמשים בו לפעילות עבריינית, וכל הסיבה שבגללה הבאנו את החוק הזה היא כי אנחנו מבינים שיש בעיה, ראינו את זה גם בפיגוע בבני ברק, לדעתי הוא היה עם האיירסופט - - - לא,

ראינו את זה גם באותה חטיפה של הצעירה הערבית שאני ראיתי, שאם לא הערנות של מחוז צפון, היא הייתה כבר מסיימת את חייה כנראה, שהם חטפו אותה עם רובה איירסופט. אם לא הייתה בעיה, לא היינו מטפלים בזה, אנחנו ממשלה שמנסה באמת להילחם בפשיעה בצורה רצינית, ועם זאת, צריך לדאוג, זה מה שאני אומרת, אבל אל תהפכו לי את הדיון ותגידו שאין בעיה. יש בעיה, אנחנו לא ממציאים בעיות, הם לא משועממים. אני מניחה שבדיון של 12:30 ישראל יראה כמה הם לא משועממים באגף,

אפשר להתייחס לחלק מהדברים? בטח. אני אנסה להתחיל קודם כל מהסיפור של ההסבה. חלק מהדוברים פה אמרו שרוב הכלים הם כאלה, חלק אמרו שמדובר בדברים שאני לא יודע להגיד לגביהם, אני רק יודע שאנחנו לא מתכוונים בכלל להתעסק עם כלים שלא ניתן להסב אותם, וגם, אם יש כלי שאולי מאוד קשה להסב אותו, ראינו גם בצו הייבוא היום, נכנסו לשם אך ורק דגמים שהמשטרה ראתה במעבדות שלה יותר מפעם פעמיים. יש למשל עוד כמה דגמים שראו אחד או שניים שיש איתם אפשרות כזאת אבל לא הכניסו אותם לצו כי זאת לא תופעה וראינו שזה באמת לא משהו שנעשה בצורה שהיא לא מאוד מורכבת.

אם אכן רוב הכלים לא ניתנים להסבה או שקשה מאוד להסב אותם והם לא מוסבים בצורה רחבה, אז אנחנו לא מתעסקים איתם, אנחנו לא מתכוונים להתעסק איתם. זה בדיוק עונה לבחור, אני לא זוכר את השם, למה שאתה אמרת וגם למה שאמרו פה בזום.

גם לא כתבנו בהגדרה, לא כלי שנראה ולא כלי שנחזה.

אחרי התייעצות עם המשטרה ובדיקה מדוקדקת, שהוכח לגביו שניתן להסב אותו. אם זה כלי פלסטיק שרק עושה רעש, גם אם הוא נראה אחד לאחד חיצונית כמו רובה, הוא לא נכנס לצו, וזה הדבר הראשון.

לגבי מה שהעלו פה מדריכי הירי, אנחנו, לפחות היום, לא מונעים מאף אחד להחזיק איירסופט. זה לא ברישוי שלנו עדיין, ואם יש מטווח מורשה לכלי נשק רגילים שרוצה גם כלי איירסופט לצורך אימונים או הדגמות, הוא יוכל לפנות ולבקש את זה, אם זה כלי שניתן להסבה לבקש לזה רישוי ואם זה לא ניתן להסבה הוא יפנה למשרד הכלכלה ויבקש להחזיק אצלו כמה כלים, אנחנו לא מגבילים את זה.

לגבי העניין של הספורטאים שהעלה ישי פולק, אנחנו לא ניכנס לאבחנות מי ספורטאי ומי לא, אנחנו לא אומרים לא שאלה ספורטאים ולא שאלה לא ספורטאים, ולכן, מבחינתנו הרישוי של דמוי כלי ירייה, זה יהיה זהה לכולם. אנחנו לא יכולים להגיד לזה שהוא כן יוכל לקחת את זה איתו כי יש לו גם נשק שחור או רגיל ושההוא לא יוכל לקחת אותו איתו, כי אנחנו לא רוצים להגביל אותם באותה מידה.

אני אומר אם גברתי לא שמעה, כל בעל עסק לכלי ירייה רגיל, מטווח או מקום כזה, שהוא רוצה להחזיק גם איירסופטים להדגמה ולהדרכה, הוא יכול להחזיק אותם. אם זה בר הסבה אז ברישוי שלנו ואם זה לא, אז משרד הכלכלה פה יוכל לאפשר לו את זה. זה לגבי הדברים שאנשים אמרו. עכשיו אני חוזר עוד פעם לגבי הפעילות, ואני רוצה שנייה לעשות אולי איזשהו ניתוק. גברתי דיברה על אותם האנשים שבבית, ואנחנו מדברים כרגע על הפעילות העסקית שנעשית היום. מבחינת הפעילות של המועדונים, לכאורה יכולה להמשיך, אולי הם לא יוכלו להמשיך ולמכור כלים לחברי מועדון, או שהם לא יוכלו להוציא את זה מהמועדון החוצה, אבל הפעילות בתוך המועדון, כמו שהיא היום, אנחנו לא מתכוונים - - - אין פעילות במועדון. כל פעילות שאתה תרצה לעשות, לא יודע. לא, באמת, אני לא נכנס למודל שלך. זה לא מודל שלי - - - בסדר, אני אומר - - - אני שחקן, אני לא בעל מועדון. בסדר אוקיי, אתה שחקן.

פעילות של מועדון כזו או אחרת, כמו מטווח. גם אדם שהיום נכנס למטווח,

הוא לא יורה מחוץ למטווח,

אז גם הפעילות הזאת תוכל להמשיך, במנותק, כמו שישראל ציין, משאלת ההחזקה הפרטית. אוקיי, הבנו את הנקודה.

אוקיי, תגיד במילה ואני עוברת הלאה. שלומי קלימן, העמותה לקידום האיירסופט. אני ראיתי את הוועדה הקודמת בזום, ואמרתי שבזאת אני חייב להשתתף. התחושה שלי היא שהצד השני בכלל לא מבין על מה אנחנו מדברים פה, ואני מניח בצד את ההסבות, עבריינים,

המגזר הערבי, כל מה שאמרתם הוא נכון, וכל מה שאמרת בעצמך גם נכון, האופניים החשמליים וכל האנלוגיות נכונות לחלוטין, פרט למקרה החטיפה שיכלו לעשות את זה גם באקדח פורים שהבן שלי קנה בסופר בשבוע שעבר. האירוע שאנחנו מדברים עליו כרגע, שחקני האיירסופט, אתם כל הזמן מאוד מקטינים את האירוע הזה. מדובר על עשרות אלפי שחקנים בארץ, בקבוצות מסודרות. זה מסודר בליגה, יש קפטנים, יש שחקנים, יש תפקידים לכל שחקן. אני צלף, הוא מקלען, וההוא רובה סער, וכל שחקן מחזיק ברשותו בממוצע שלושה כלים ומעלה. זה כלי קצר, זה כלי ארוך, בהתאם לתפקיד שלו בקבוצה, והקבוצות משחקות כל שבת. אתה מדבר איתי על פעילויות מועדונים, אבל זה לא רלוונטי אליי, אני לא בעל מועדון ולא מעניין אותי מה הם עושים שם. אנחנו מדברים בינינו, קובעים משחק, והולכים לשחק. קבוצה של 50-40 חבר'ה זה משחק קטן, קבוצה של 400-300 חבר'ה זה משחק גדול, כאלה יש כמעט כל שבת שנייה. אתם מדברים פה על קהל עצום של אנשים, עצום. אני חושב במספרים, אתה יודע, קבוצות ליגות כדורסל שכונות לא מגיעות למספרים של שחקני הארץ, ואני נמצא גם פה וגם פה, גם בקבוצות הוואטסאפ האלה וגם באלה. התהליך שאנחנו מדברים עליו כיום הוא שאנחנו מושקעים, אני אישית מושקע בעשרות אלפי שקלים בכלי איירסופט במהלך השנים, מכאלה וכאלה וכאלה, וכשאתה אומר לי היום שהכסף שהשקעתי, הזמן, הציוד,

הבגדים, לא מעניינים אותך, כשאתה אומר לי לבוא ולהפקיד את זה ולהגיד לזה שלום, כנראה שמה שאתה בעצם מייצר, ואמרה את זה בעצמה גברתי, אתה מייצר פה איזושהי תקופת צינון שבה אני אנסה להחזיר את ההשקעה שלי. עכשיו, אתה אומר לי אזרחים שומרי חוק? תפתח "פשפשוק", "יד 2",

זה לא אנחנו מי שמוכר שם את הדברים האלה, זה לא אנחנו השחקנים. נהפוך הוא, משטרת ישראל פונה אלינו ומבקשת שנעזור להם, ואנחנו עוזרים להם. אנחנו מדווחים בעצמנו אם אנחנו רואים פעילות חשודה. אם היום מתקשר אליי מישהו ממגזר כזה או אחר ואומר לי שהוא רוצה להצטרף, אנחנו עושים לו בדיקות רקע,

מי מכיר אותו,

כי לנו מאוד חשוב התחום, התחום שלנו הוא מאוד איכותי, אנחנו בסופו של דבר אנשים נורמטיביים. יושבים פה משמאלי שחקנים נוספים, כולנו אנשי ביטחון, עושים מילואים, בעלי משפחות, חלקנו הייטקיסטים, לא משנה, מכל מגזרי האוכלוסייה, ובסופו של יום, אתם באים ואומרים לנו שהספורט שלנו לא מעניין אתכם, בעלי המועדונים כן יקנו לא יקנו, כן צווים לא צווים, אנחנו שחקנים, זה הספורט שלנו.

אני משחק איירסופט, הולך ל-5-4 שעות שלי וחוזר למשפחה שלי, ועכשיו אתה אומר לי לירות על מטרת נייר במועדון? לא, זה לא הייעוד שלי, זה לא מטווח, אני לא נשק חם, אני לא נמצא שם. המטרה שלנו היא קבוצתיות, זה ספורט.

אתם כולכם הייתם, אתם ראיתם אותנו משחקים, אני שלחתי מצגת שרציתי להראות לכם אותה. בואו תראו פעם איך נראה משחק, גברים ונשים כאחד, מכל שכבות האוכלוסייה שמשחקים יחד. אתם רואים משפחות, אתם רואים זוגות נשואים, באמת, היה עכשיו לפני שבועיים משחק ענק שהייתי יכול להציג לכם אותו פה, אתם רואים רק את האחווה של האנשים שם, וכמה אנחנו, בתוך הבית, חוששים לתחום שלנו.

הכלי בתוך התיק מסומן וסגור ונעול ועם שרשרת, בבית. תקשיבו, אנחנו עושים פה הכל,

כדי שהתחום הזה יהיה הכי מוסדר וחוקי כביכול. זה שאתה מראה לי עכשיו שאיזה בחור ממקום מסוים לקח רובה וחטף מישהי? אז תכניס אותו לכלא לכל החיים. זה שעכשיו מחבל רצח עם סכין קצבים מישהו, אז מה כל הקצביות נסגרות כי זה סכין קצבים? אני יכול לתת אלף דוגמאות כאלה. גם ה-11 בספטמבר, אז מה, מייקרוסופט סגרו את הסימולטור שלהם כי המחבלים התאמנו על סימולטור טיסה? אז זהו? על כל מקרה קיצון שיש משליכים אותו על אוכלוסייה שלמה? ואני אומר את זה באמת בכאב. אני שחקן מ-2006, לא מעט שנים, וזה הפך להיות חלק מהחיים האישיים שלי, חלק מהתחביבים שלי. אני קפטן של קבוצה, כמוני יש עוד כמה קפטנים שנמצאים פה, וזה ארגון שהוא לא פורמלי אבל הוא מאוד מוסדר, ברמה כזאת הוא מוסדר, שאם היום קמה קבוצה חדשה של איירסופט שהתאגדה, התחברו עשרה אנשים והחליטו להקים קבוצה של איירסופט, הם שואלים בפורום קפטנים כזה או אחר איזה עם סוג מדים הם יכולים להיות כדי שלא נהיה עם אותם מדים, ואיזה ציוד יש להם, ואם הם קבוצה מערבית אז הם עם כלים מערביים, ואם הם קבוצה מזרחית, רוסיה הכוונה, אז הם עם כלים שהם דמויי כלים מזרחיים. אתם ראיתם את זה גם, לפני כל משחק יש תדריך משחק, יש תיק משחק, ממש תיק אימון כמו של המשטרה, תיק בטיחות שרשום בו הכל, כמות השחקנים, מצבת השחקנים, אנחנו עובדים מאוד מסודר. הכלים שלנו, איזה חוזק הם, באיזה מהירות הם יורים, טווחי בטיחות, אנחנו יושבים בתדריכים ובודקים הכל כדי שחלילה לא

15 שנה לא נפצע שחקן איירסופט אחד בישראל. אני 15 שנה בתחום, 20 שנה אומרים פה החבר'ה לידי, לא נפצע שחקן איירסופט אחד בישראל, תבינו את המספר. כמה אנשים נפלו מקורקינט? כמה אנשים נפלו מאופניים חשמליים?

מאיירסופט לא נפצע, לא אמרתי נהרג חלילה, לא נפצע אדם אחד 20 שנה אחורה, זה נתון שמישהו צריך להתייחס אליו. עכשיו, אני אומר פה עוד משהו, יש פה איזושהי סברה פה בשולחן, שאנשים אומרים שרובי האיירסופט, חתולים, ניירות, הסבות, לא יודע, זה לא אנחנו. אתם צריכים להבין מי יושב מולכם בשולחן הדיונים, כי אתם כל הזמן, בשיחות שלכם פה עם בעלי העסקים שדואגים גם לאינטרס שלנו השחקנים כי אנחנו בסוף הלחם והחמאה פה, אבל אנחנו השחקנים כאן, אתם צריכים לראות אותנו, כי הוא מחר אולי בעסק שלו כן ימכור או לא ימכור, את הדגם הזה או את הדגם ההוא, מה אני אעשה עם כל הציוד שלי? מה אני אומר לקבוצה שלי מחר, ל-30 חבר'ה, שכולם בגילי בני 40, כולם עם משפחות, כולם מושקעים כלכלית מאוד בעסק הזה, מה אני אומר להם? חבר'ה, סגרנו כי אתם מסבים? יש לי שלושה סגני אלופים בקבוצה, מה אני אומר להם? מה אתה חושב שהם ילדים? שהם לא מבינים מה זה איירסופט? הם לא מבינים? שני לוחמי יס"מ יש לנו בתחום,

יודעים יופי, חוזרים מפשיטות ומספרים את הסיפורים,

הם לא מבינים את התחום? הייתם איתנו באימון, התאמנו לידנו יחידת עוקץ, איתנו ביחד, החליטו לעשות איתנו אימון משותף, איזה כיף, בכיף ובשמחה אנחנו הקדשנו את הזמן שלנו ועשינו להם בימוי אויב. בואו נעבוד ביחד.

אפשר לענות בשאלה אחת להתייחסות? רגע, שנייה רגע. קודם כל, תודה שאמרת את הדברים האלה, הם היו מאוד חדים וברורים. זה מה שאני אומרת, זאת הסיבה שבגללה אנחנו פה כבר בדיון שני. מה רצית להוסיף, רועי? אני אומר, אני שומע את הכל ואני מתחבר לדברים. יושב לימינך בעל עסק בתחום, שאמר שיש מיעוט דגמים קטן מאוד שניתן להסב. את כל הפעילות שהיא פעילות לגיטימית, פעילות פנאי שאתם עושים, אי אפשר לעשות בכלים שלא ניתן להסב? דיברת על הבחנה בין גז לחשמל,

אני לא בקיא בזה, אבל אם יש היום כלי חשמל או כלים כאלה ואחרים שלא ניתנים להסבה ואין מהם שום חשש, את כל הפעילות הזאת אפשר לעשות גם בכלים האלה,

אני מעוניין - - - רגע, לא שאלתי במה אתה מעוניין. אני אענה לך על זה. שאלתי אם אפשר או אי אפשר.

אוקיי,

לא - - - אם זה באמת הבדל כזה שאי אפשר להתאמן בכלים שהם לא ברי הסבה? תקשיב, אני לא נשק, אוקיי? אבל אני בא ללכת איתך יד ביד,

על כל הסדרה שתציע אני לוחץ איתך יד, בתנאי שהציוד נשאר אצלי ואני משנע אותו עם רישיון, עם פרטים, עם מה שאתה רוצה, יש לך את כל הפרטים שלי, את השם המלא,

כתובת מגורים, כמות הכלים שיש לי בבית,

מה אתה רוצה יותר מזה? אוקיי, אני הבנתי אותך. עידו, בוא נמשיך עם ההקראה של הדברים שכן סגרנו, ובוא נשאיר רגע את האירוע הזה פתוח, כי אני רוצה לסיים את הכל ואז אני אגיד לכם מה אני רוצה שתעשו. לאה, את קיבלת את ההסתייגות שלי? אני קיבלתי ואנחנו לא עושים הסתייגויות היום. בבקשה. מה זאת אומרת?

הסתייגויות בשבוע הבא, אנחנו לא עושים הסתייגויות היום. בשבוע הבא? כן, לא רלוונטי עכשיו הסתייגויות. קדימה, תקריא את השאר. הסתייגויות, גם האופוזיציה, זה לא הדיון על ההסתייגויות עכשיו.

מסומנים בנוסח שלפניכם בירוק דברים שלא קראנו בכלל, ובצהוב דברים שהיו בהם שינויים ביחד לדיון הקודם.

אני אתחיל בעמוד 1: תיקון סעיף 1 1. בחוק כלי הירייה,

לפני ההגדרה "כלי ירייה" יבוא: "גוף ביטחוני" כל אחד מאלה: משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל, יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה, מפעלי מערכת הביטחון, כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, שאינם יחידות כאמור בפסקה (3), ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים, זה התיקון הראשון. זה התיקון הראשון, בסדר. אחר כך, בעמוד שתיים, בהתאם להערה של התאחדות הקליעה, החלפנו את המונח "מועדון קליעה" במונח "מועדון דמוי כלי ירייה" מסומן בצהוב. כמובן שלכל אורך הדרך, אני לא אקרא את כל התיקונים, בכל מקום שמופיע בו "מועדון קליעה" זה יהפוך ל"מועדון דמוי כלי ירייה". סעיף הבא, באותו עמוד סעיף 3 מסומן בירוק. התיקון אומר כך: תיקון סעיף 5ב 3. בסעיף 5ב(ג1) לחוק העיקרי, במקום "מפעלים ושלוחות אחרות של מערכת הבטחון" יבוא "מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בפסקה (4) להגדרה "גוף ביטחוני". זה סעיף שמאפשר לשר הביטחון לפטור מפעלים ביטחוניים מרישיון נסיעה והובלה, ולתת להם תעודות הרשאה במקום. התיקון במקרה הזה רק משנה את הנוסח לנוסח מקובל יותר להתייחסות למפעלי מערכת הביטחון, והשלוחות האחרות הן גופים שהם לא מפעלים ביטחוניים והם מנויים במקומות אחרים. השינוי הבא הוא בעמוד 3, סעיף 8: תיקון סעיף 7ה 8. בסעיף 7ה לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)",

במקום "7-7ד" יבוא "7 עד 7ג" לעניין מטווח קליעה", אחרי "לשר" יבוא "מטעמים מיוחדים," ובמקום "מפעל או שלוחה אחרת של מערכת הבטחון" יבוא "את מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בפסקה (4) להדגרה "גוף ביטחוני"", אחרי "שלהם" יבוא "התנאים במטווח כאמור ייקבעו בתעודת הרשאה שתימסר להם על ידי מי ששר הביטחון הסמיך לכך", ואחריו יבוא: "(ב) הוראות סעיף 7 לעניין מועדון דמוי כלי ירייה מחייבות גם את המדינה להוציא את משמר הכנסת וגוף ביטחוני". קודם כל, הסעיף הראשון, מה הוא אומר?

היום יש לשר הביטחון סמכות לפטור מפעלים מהוראות לגבי מטווחים. אנחנו עושים קודם כל את ההתאמה הזאת שעשינו גם קודם, כך שזה יהיה ברור שזה מפעלים ביטחוניים. מה שאנחנו ביקשנו להוסיף פה, זה שבדומה לפטור שהוא יכול לתת לגבי הובלה, גם לגבי מטווחים הוא יוכל לעשות את זה, הוא יוכל לקבוע תנאים בתעודת ההרשאה, והפטור יהיה רק מטעמים מיוחדים שזה באמת, למיטב הבנתנו, גם כך נעשה רק במקרים חריגים. הסעיף השני, הוא בעצם פוטר את הגופים הביטחוניים ואת משמר הכנסת מההוראות בעניין מועדון דמוי כלי ירייה. כלומר, הגופים האלה לא יצטרכו רישיון ממועדון. הסעיף הבא נמצא בעמוד 7, סעיף 13ג. יש את ההוראות שדנו בהן בדיון הקודם, של סמכויות הפיקוח של אגף רישוי כלי ירייה וסמכות להוציא צווי הפסקה מינהליים. בהצעת החוק, בתחילה, ביקשה הממשלה לקבוע שההסדרים לגבי ההחלה של זה על גופים ביטחוניים תיקבע בנוהל, לנו יש עמדה עקרונית שלפיה לא נכון להשאיר את הדברים האלה בנוהל, ויש לקבוע הסדר כללי שמטווה את שיקול הדעת לנוהל בחקיקה, מאחר ויש יש לנו ניסיון, לאו דווקא במקרה הזה אמנם במקרים אחרים, שבהם התקשו פקחים להפעיל את סמכויותיהם במערכת הביטחון, ואנחנו כן חשבנו שנכון לתת לזה מענה, בפרט כאשר חלק ניכר מהגופים הביטחוניים האלה הם מפעלים ביטחוניים של גופים פרטיים, ולכן הצענו הסדר מלא שקיים גם בחוקים אחרים, ואני אקריא אותו: צו הפסקה מינהלי ופיקוח בגופים ביטחוניים 13ג. (א) בסעיף זה, "גוף ביטחוני" כהגדרתו בסעיף 1, למעט הגופים המנויים בסעיף 5ב(א); "התאמה ביטחונית" כמשמעותה בסעיף 13 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, "חוק להסדרת הביטחון" חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, "קצין מוסמך" פה יש שינוי ביחס למה שכתוב פה. יהיה כתוב: לעניין הגופים המנויים בפסקאות (1) ו-(4) להדגרה "גוף ביטחוני" למעט שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים כמשמעותו בסעיף 21 לחוק להסדרת הביטחון, לעניין שירות הביטחון הכללי, ראש שירות הביטחון הכללי או עובד בכיר בשירות שהסמיך לעניין זה, לעניין המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, קצין מוסמך כמשמעותו בסעיף 21א לחוק להסדרת הביטחון, לעניין הרשות להגנה על עדים, מנהל הרשות או עובד בכיר ברשות שהסמיך לעניין זה, "השר הממונה" לעניין גוף המנוי בפסקאות (1), ו-(4) להגדרה "גוף ביטחוני" שר הביטחון, לעניין גוף המנוי בפסקה (3) להגדרה "גוף ביטחוני" ראש הממשלה. (ב) הוראות סעיפים 13א ו-13ב יחולו על גוף ביטחוני כפי שיורה השר בנוהל, בהסכמת השר הממונה, ובכפוף להוראות סעיף זה. (ג) לא יפעיל מפקח את סמכויותיו לפי סעיף 13א כלפי גוף ביטחוני, אלא אם כן נקבעה לו התאמה ביטחונית מתאימה לכך, ובהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני, גוף ביטחוני יבוא לידיעת המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים את כללי אבטחת המידע האמורים. (ד) על אף האמור בסעיף 13א(ג)(4), רשאי קצין מוסמך לעכב את כניסתו המיידית של מפקח למיתקן המוחזק על ידי גוף ביטחוני אם מצא כי התקיים אחד מאלה: כניסתו באותה העת תשבש פעילות מבצעית או מודיעינית, חקירה פלילית או תרגיל או אימון רחבי היקף או שנעשה בהם שימוש באמצעי לחימה, מתרחשת במקום פעילות עוינת, מתקיימת במיתקן פעילות שהמפקח אינו רשאי להיחשף לה מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ של מדינת ישראל. (ה) על אף האמור בסעיף 13א(ג)(1), דרש מפקח מאדם להזדהות לפניו, לשם הפעלת סמכויותיו במיתקן המוחזק בידי גוף ביטחוני, וכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני אוסרים על אותו אדם להזדהות אלא לפני מי שמוסמך לכך על פיהם, רשאי אותו אדם להימנע מהצגת תעודה מזהה ולהציג את עצמו בדרך שתיקבע בנוהל, באופן שיאפשר הפעלת סמכויות הפיקוח והאכיפה כלפיו לפי חוק זה ככל שיידרש. (ו) על אף האמור בסעיפים 13א(ג)(2) ו-(3), מסירת ידיעה או מסמך או הצגת חפץ, כולם או חלקם,

תהיה בהתאם להתאמתו הביטחונית ובהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני,

קצין מוסמך רשאי להורות כי ידיעה או מסמך מסוימים בעלי רגישות ביטחונית מיוחדת לא יועברו למפקח וחפץ מסוים בעל רגישות ביטחונית מיוחדת לא יוצג למפקח, אף אם התאמתו הביטחונית מתאימה, אלא לעובד המשרד לביטחון הפנים כפי שייקבע בנוהל, קצין מוסמך רשאי להורות כי מפקח לא יוצאי ממיתקן ביטחוני מסמך מסוים שקבע לגביו כי הוא בעל רגישות ביטחונית מיוחדת, מסמך כאמור יישמר במקום שייועד לשם כך במיתקן, ויהיה נגיש למפקח או לעובד המשרד שנקבע כאמור בפסקה (1),

(ז) בטרם מתן צו הפסקה מינהלי לגוף ביטחוני, יודיע על כך הגורם המוסמך לשר הממונה. על אף האמור בסעיף 13ב, לא ייתן הגורם המוסמך צו הפסקה מינהלי למיתקן המוחזק בידי גוף ביטחוני אם השר הממונה סבר כי כתוצאה מכך יינזקו משמעותית כשירותו של הגוף הביטחוני, רמת הכוננות שלו,

עד כאן הסעיף הזה. את סעיף 16 ביקשה הממשלה למחוק ולהחליף בסעיף 17א. אני לא אקרא את זה כרגע כי זה קשור לכל הסוגייה של האחסנה. כן, טוב. בסעיף 18 - - - רגע, זה סעיף שיישאר בחוק גם אם יימצא הסדר אחר שהוועדה תחליט או משהו כזה?

זה סעיף שהוא יכול להיות גם מנותק מההסדר הסופי. אבל הוא קשור.

כי גם אם נניח שהיה פתרון כמו שרוצים הגורמים שמעבר לשולחן, הסעיף הזה, בלי קשר, כמו שהוא חל בכלי הירייה, הוא יחול גם בדמוי כלי ירייה, רק בתקופת זמנים שונה. זאת אומרת, הסדר יהיה גם לדמוי כלי ירייה? נכון, אבל אני מעדיף לשים את זה כרגע בצד ואם יהיו לנו איזשהם שינויים אנחנו נחזור לדון בזה. סעיף 18 שמתקן את סעיף 15, יש בו כמה שינויים. אני אקרא את הנוסח של הסעיף הזה, שמסומן בצהוב: תיקון סעיף 15 18. בסעיף 15(א) לחוק העיקרי, (1) ברישה, אחרי "כלי ירייה" יבוא "או דמוי כלי ירייה", אחרי "כלי הירייה" יבוא "או דמוי כלי הירייה", אחרי "או נשמד" יבוא "או נגנב" ובמקום "האבידה או ההשמדה יבוא "האבידה, ההשמדה או הגניבה, לפי העניין"; (1א) בפסקה (1), במקום "אבידת" יבוא "אבידה, השמדה או גניבה של", אחרי "כלי הירייה" יבוא "או דמוי כלי הירייה", במקום "לתחנת המשטרה" יבוא "למשטרת ישראל" ובמקום "האבידה או על ההשמדה" יבוא "האבידה,

לפי העניין"; הסעיף הזה, הוא הסעיף שמטיל את החובה להודיע למשטרה על אובדן או השמדה של כלי ירייה וכעת גם דמוי כלי ירייה,

במקום "לתחנת משטרה" יבוא "למשטרת ישראל". אתה רוצה להסביר את השינוי הזה? אם אדם עכשיו גילה שנגנב לו גם כלי ירייה או דמוי כלי ירייה, במקום לחפש תחנת משטרה, הוא יכול פשוט לדווח למשטרה בכל הדרכים האפשריות,

סעיף 19 זה סעיף העונשין,

עונש מאסר אלא רק קנס: החזיק אדם כלי ירייה או דמוי כלי ירייה,

שינוי הבא, בעמוד 13, סעיף 19א, תיקון סעיף 20. אני אקרא: תיקון סעיף 20 19א. בסעיף 20(א) לחוק העיקרי, אחרי "כלי ירייה" יבוא "או דמוי כלי ירייה" ואחרי "כלי הירייה" יבוא "או דמוי כלי הירייה". סעיף 20 לחוק העיקרי קובע בעצם חזקה, שמי שנמצא בנכס שבאחזקתו כלי ירייה, אז חזקה עליו שכלי הירייה הוא גם באחזקתו, אלא אם כן הוא הוכיח אחרת, ובעצם, זה יחול גם לגבי דמוי כלי ירייה.

אם מצאו אצל מישהו דמוי כלי ירייה שלא כדין, אז חזקה שזה שלו אלא אם כן הוא יוכיח אחרת. תיקון אחרון, סעיף 22. אני אקרא את הנוסח כעת, יכולים להיות לנו עוד כל מיני תיקוני נוסח, אבל המהות היא אותה מהות: הוראות מעבר 22. פטור שניתן לפי הוראות סעיף 5ב או 7ה לחוק העיקרי ערב תחילתו של חוק זה לשלוחה של מערכת הביטחון שאינה מפעל ממפעלי מערכת הביטחון יעמוד בתוקפו כל עוד לא בוטל על ידי שר הביטחון. כאן זה מתייחס לכל מיני פטורים שכבר ניתנו בעבר על ידי שר הביטחון לגופים שאינם מפעלים ביטחוניים אבל הם כן יחידות סמך של משרד ראש הממשלה, חלקם הם כן מפעלים ביטחוניים, והפטורים שניתנו להם ימשיכו לעמוד בתוקפם, אלא אם כן שר הביטחון יבטל אותם. שאלה קטנה רק לגבי הנוסח.

בסעיף 16(ב) שהקראת, זה בניגוד ל-15(א) רישה? כן. אוקיי, מה שאנחנו עושים זה כדלקמן. אנחנו עברנו וקראנו עכשיו את כל התיקונים, חוץ מהעניין שהשארנו עדיין. חוץ מסעיף של החזקת כלי ירייה בידי המשטרה.

אנחנו עושים דבר כזה, קודם כל, הסתייגויות, הנמקת הסתייגויות, הצבעות, כל זה מתוכנן ליום שלישי הבא, בדיוק עוד שבוע, ב-09:30. הבנתי שאתם נפגשים ביום חמישי, ישראל ובט"פ?

אני מבקשת מכם להתכנס ולמצוא פתרון עד שבוע הבא לקראת ההצבעה על האיירסופט.

כפי שהבהרתי בתחילת הדיון ואני אומרת את זה גם בסוף, יש כאן אלפים שמבחינתם האיירסופט הוא ספורט לכל דבר. אם אנחנו רוצים להילחם, ואנחנו רוצים להילחם בפשיעה - - - אני מבקשת את כל הדיונים האלה אחר כך, חה"כ רות, אני רוצה שהם יקשיבו לי לסיכום. אני רק רציתי להגיד את זה פה. אין בעיה, אז את יכולה להגיד, כי את חברת כנסת אז את יכולה להעיר מה שאת רוצה, אבל אני רוצה שהם יהיו איתי בסיכום. אם יש לך הערה שאת רוצה להגיד לפני שאני מסכמת - - - יש לי הסתייגות מאוד קטנה שמקובלת על

אבל היא פשוט מקובלת על שני הצדדים, זה יכול לפתור את כל זה. אבל אין בעיה, כל הדבר הזה - - - חבל לדחות את זה. אבל בכל מקרה ההסתייגויות לא רלוונטיות עכשיו, תשבו,

אנחנו רוצים לפתור את המצב שבו יש כאן אלפים שמתעסקים באיירסופט כספורט, גם להבין איך אנחנו פותרים את הסיטואציה הזאת ולא הופכים אותם לעבריינים, וגם באותה מידה, אני מבינה את הצורך האמיתי שלנו להילחם בפשיעה.

יש כאן קבוצה גדולה מאוד שתשלם מחיר כבד מאוד, ואנחנו צריכים לתת לה פתרון, אבל פתרון אמיתי. לא להגיד למועדונים שיפתחו, כי הם לא, וגם באמת לחשוב על כל מיני אפשרויות, אם לרות יש פתרון או לכם יש פתרון, אני הבנתי שאתם נפגשים ביום חמישי. עליי לא מקובל הנוסח כמו שהוא, אני כבר אומרת לכם, הוא לא מקובל עליי. אני חושבת שאנחנו עושים פה נזק הרבה יותר מתועלת, אני חושבת שאנחנו נהפוך אנשים נורמטיביים לעבריינים, ואני חושבת שאנחנו נזרים לתוך השוק עוד הרבה איירסופטים שאנשים ירצו להיפתר מהם, וזה יעשה נזק עצום. יש עכשיו ספורט, אנשים עושים אותו, נהנים, משפחות, מסודרים, תבואו לקראתם ותנסו למצוא פתרון. אני קובעת את הדיון לעוד שבוע בדיוק מהיום, ביום שלישי ב-09:30. אני מצפה מהחבורה שנמצאת פה, שהיא רצינית מאוד, היא מבינה עניין, היה כאן דיון טוב, היה כאן דיון פורה, לבוא ולמצוא פתרון ביחד, ולהביא אותו לוועדה. אני ישבתי עם כל הגורמים הרלוונטיים, ואני חושבת שבפיקוד שלי ניתן למצוא פתרון ראוי והולם שיש לנו בשטח היום עם משתמשי האיירסופט. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, אני מצפה שתביאו לי מתווה טוב והולם, אנחנו נעשה גם הנמקה של הסתייגויות וגם הצבעה על החוק. אני מצפה ומקווה מההיכרות עם כל מי שיושב כאן שתביאו לנו מתווה ראוי, שבו גם נדאג להילחם בפשיעה ובהסבה של האיירסופט, אבל מאידך, לא נפגע באנשים נורמטיביים, שהספורט הזה,

הוא חלק משגרת חייהם והם עושים אותו כבר במשך שנים רבות. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:03.